בוקר טוב לכולם, אנחנו בדיון מיוחד לבקשת הקואליציה והאופוזיציה, משרד התקשורת וחברת הדואר כדי לאשר תקנות שיאפשרו לדואר לעמוד על הרגליים ולעשות תהליך הבראה. הדחיפות של הדיון נובעת מכך שהדואר בקריסה